בוקר טוב לכולם, אנחנו בישיבה השנייה של ועדת החינוך בנושא הסטודנטים. הישיבה הראשונה עסקה במצב דירוג מוסדות ההשכלה הגבוהה הישראליים ביחס לעולם, עכשיו